אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת.

ט"ו בחשוון התשפ"א, הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020, מ/1346. מישהו רוצה לתת לנו רקע לפתיחת

שלחנו שתי הערות לעניין סעיף 10(א) ו-10(ב). בהערה הראשונה אנחנו מבקשים שהסמכות של השר לקבוע תנאים לקבלת היתר תהיה מותנית באישור של ועדת הכלכלה ולא סמכות רק של השר

אני הלוביסט של הציבור,

הן לא מעניינות אותי, הציבור מעניין אותי. תשכנע אותי שלא יהיה ניצול של הסעיף הזה לרעה. הרי כבר היו דברים מעולם עם שרים שהיה להם אגו והם ייבשו...

אני חושב שמיצינו את הנושא זה.

זה נושא שהוא מאוד מהותי וחשוב. לא שמעת, לא קרה כלום. אני גם רוצה להתייחס. אני עומר גורדון, סמנכ"ל תפעול בחברת

כלומר לכאורה השתנו החוקים.

רגע, אני רוצה להסביר - - - אמרתי תודה.

זה לא לסעיף 10. תהיה איתנו בדיון ותקבל התייחסות בהמשך,

מי בעד אישור סעיף 10?

אין מתנגדים ואין

היתר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ניתן לחידוש, בהתקיים התנאים למתן ההיתר לפי סעיף 10(א), לתקופות נוספות של שנה או חמש שנים, לפי העניין,

- - - אני מבין למה צריך את זה לבן אדם המוסמך, אבל למה צריך את זה למתקן? הפרקטיקה שהייתה קיימת בעבר של לתת היתרים לצמיתות היא פרקטיקה שלא מקובלת

אנחנו לא חושבים שיש כאן הצדקה להוסיף את העניין של המהותי.

לגבי ביטול התליה או פגיעה בתוקף של רישיון. כמו שהזכרתי בדיון הקודם, הניסוח המקובל הוא "הפרה של תנאי מתנאי הרישיון"

כלומר, זה בעצם אוטומטי. אתם כתבתם "יבוטל או יותלה, לפי העניין, גם תוקפו של ההיתר". אבל אני מבין שלא תידרש איזושהי החלטה אופרטיבית,

אז באופן אוטומטי גם ההיתר מבוטל או מותלה. נכון. צריך להבהיר את

ואחרי חודש זה נסגר. וגם תלוי מאיזה סיבה זה נסגר.

לכן אני שואל אם יש הגדרה מסודרת.

לנסח בחקיקה את הסמכות בצורה כזאת, זה לא משהו חריג. בדיון הקודם הזכרתי שבסעיף 36 לחוק המידע הפלילי, שזה חוק חדש שכבר נחקק

אז מאיפה אנחנו יודעים שהם יודעים? מאיפה אנחנו יודעים שהם יודעים לשבור דלת. יש הרבה דברים שהם יודעים - - - רגע,

פעם כיבוי והצלה ידעו מקסימום לפתוח ברז. היום הם

אנחנו לא מבקשים מעובדים שלנו לבצע משהו מסוכן שהם לא יודעים לעשות.

יש עוד התייחסויות לסעיף 14? אם אין אנחנו נעבור להצבעה.

הצבעה

לתקופה ובתנאים כפי שיורה, אם מתקיימים לגביו כל אלה: הוא בעל ניסיון, מומחיות וידע מקצועי לביצוע העבודה; הוא הציג בפני המנהל רישיון או תעודה הנדרשים לצורך ביצוע אותה עבודה במדינה שבה הוא מבצע את אותה עבודה, ככל שרישיון או תעודה כאמור נדרשים באותה מדינה; הוא מבוטח לכיסוי חבותו בשל נזקים,

אם הם מהותיים צריך לשים אותם כאן.

גם אם לא היינו כותבים בחוק שהמנהל רשאי לקבוע תנאים ברישיון, זה ברור שהסמכות האינהרנטית שלו זה לתת רישיון ולקבוע בו תנאים, אחרת לשם מה ניתן הרישיון.

יש הערות לסעיף 17? אם אין נעבור להצבעה. מי בעד אישור סעיף 17? הצבעה אושר. אין מתנגדים ואין נמנעים, סעיף 17

פרק ג': חובות והגבלות על פעילותם של בעל רישיון ספק גז ובעל רישיון עבודת גז סימן א': חובות והגבלות על בעל רישיון ספק גז רכישת גז

יושב פה חן בר יוסף,

או למשל הרשות להגבלים עסקיים, ששינתה את שמה לרשות התחרות, המליצה או קבעה לתת גז לחברות הגז הקטנות עד אחוז מסוים כדי שנוכל להתקדם בתחרות.

ומקבלים ומצביעים עליהן אינן מיושמות, ומצד שני

מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי לקבוע ברישיון ספק גז תנאים בעניין מתן שירות לצרכני גז. מדובר בסעיף חדש שלא קיים בחוק הנוכחי. אנחנו רואים

הממונה ייתן תנאים מסוג א', ולספק ב' הממונה ייתן תנאים - - - מכובדי,

אחרת חבל על הזמן.

סוגיות צרכניות? כן, ודאי. אם כבר אני מחוקק ואני מעגן את תנאי הרישיון שלך ושל המתקנים ושל כל מי שעוסק בתחום הגז ואני גם קובע לשר

אתה לא קובע שהממונה ייתן תנאים לכל ספקי הגז באישור ועדת הכלכלה. אם אני מבין נכון את הסעיף, אתה בא ואומר "דוד יקבל תנאים כאלה, יורם יקבל

אדוני, בהמשך לשאלתך בעניין - - - אז זה טעון שינוי של הנוסח. כן, צריך לשנות. זה צריך להיות "בכפוף להוראות סעיף קטן (א)" במקום

ואם המנהל יקבע אפשר יהיה להשיג על זה, ובצדק. מי ישיג על זה? בעל הרישיון יוכל להשיג על זה, כי זאת הוראה רוחבית. חשבתי שאתה עונה על הזמן לתיקון

תראי, אם הייתה פה עכשיו חקיקה שתלויה בתוכנית מתאר וכדומה, בוודאי שאי אפשר היה להסתפק בזה. אבל פה זה בטיחות במתקן, ובטיחות זה דבר אחיד

בוודאי שהוראות חוק הגנת הצרכן יוסיפו לחול, כפי שהן חלות לעניין ענפי החשמל והמים, שגם בהם יש אמות מידה צרכניות. וכפי שנקבע בתחומים

ואם הוא בעל רישיון ספק גז העוסק רק באחסון או בשיווק של מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר בסכום שלא יפחת מסכום השווה, בשקלים חדשים, לחצי מיליון דולר ארצות הברית לפי שער כאמור, הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

אז 200,000 שקל זה לא חסם?

וגם כמו שאמרתי קודם, הקמנו מערכת מקוונת שאפשר לגשת אליה, כל ספק מקבל קוד ייחודי משל עצמו - - - אם יש 80 זה סימן שהמגרש הזה הוא מאוד ידידותי. מאוד רווחי. יש פתגם בערבית: אף כלה לא בורחת מבית חמותה אם טוב לה. יש הערות? חברות

(ג)המנהל רשאי להעביר מידע מתוך הדיווח שנמסר לו לפי סעיף קטן (א) לרשות ציבורית המנויה בחלק ג' לתוספת הרביעית,

ובלבד שהבקשה תוגש לא יאוחר מתום שנה מיום תחילתו של חוק זה. (ג1) המנהל

גודל שלא מחויב היתר?

לא כל כך הבנתי את השאלה שלך. שאלתי על גודל הצובר.

אין כמות מקסימלית. אז אני יכול להביא מיני חוות מילוי ולשים אותה בתוך שכונת מגורים? אתה צריך לעמוד בכללי הבטיחות, שמדברים על מרחקים - - - אז מה אומרים כללי הבטיחות? מה הגודל

כולל תאריך ההתקנה הראשוני של המתקן? צריך לדווח את זה גם בדיווח הראשוני וגם כל רבעון?

למה? אנחנו מקימים מאגר של נתונים שכולל את כל המידע על כל המערכות המרכזיות

שלא יהיה רק "רשאי להעביר", אלא שיעביר. עוד התייחסויות?

משפטית של פזגז. הסעיף הזה למעשה מטיל חובה חדשה שלא קיימת בחוק היום, הנושא של חובת

זו בקשה לא מופרכת ולא לא הגיונית. תודה,

עוד הערות? בסעיף (א1), שיותם כבר הדגיש שזה כל רבעון, אנחנו מתבקשים להעביר דיווחים על שינויים. לפני זה אנחנו צריכים לאשר את

לכן אני צריך לקבל את המידע הזה. אין ספק שהמידע הזה חיוני.

למי אתם תעבירו את זה? כתוב פה בהאי לישנא ש - - - שלא יעשו שימוש. לא רק שהוא לא יעשה שימוש, המנהל גם צריך לראות שיש

שזה מתקני מילוי, תחנות תדלוק בגז,

צוברים מעל עשרה טון - - - המתקנים שלא משמשים את צרכן הקצה,

נכון, מדובר במתקנים שמשמשים את ספקי הגז לצורך תעשיית הגז.

אז תקראי גם

אתה בא ואומר שצריך בחיבור הראשון בדיקה, נכון?

וגם הכנסת את זה עוד פעם,

"לא יספק אדם גז למתקן אם לא נעשתה בו בדיקה".

אתה לא רוצה עוד בדיקה, נכון? לא, לא מדובר על עוד בדיקה. בסך הכול הוא צריך לשמור

שינוי שמשנה סדרי עולם וחשוב להבהיר אותו - - - רגע,

אני שואל פעם שביעית בדיון הזה: אתם עשיתם שינוי שלא היה במקור בסוף השבוע הזה במחטף?

הוא לא צריך לבדוק - - - תודה, תודה.

חן יענה לך אחר כך. תמשיך בבקשה.

דבר ראשון,

אתה כספק חושב שהלקוח הזה הוא כבר לא לקוח?

השארת לו שתי פצצות בחצר, בוא תבדוק מה קורה איתן. דרך אגב,

אני לא אגיד באיזה חברה, של "לקוח

אין מתנגדים ואין נמנעים, הסעיפים האלה אושרו. רבותיי, אנחנו מסיימים כאן את הדיון. לגבי הפרסום של הרישיונות - - - פרסום הרישיונות כולל תנאים צרכניים, כפי שאנחנו מבינים. יושב-ראש הוועדה העלה את הסוגיה הזאת גם בדיונים הקודמים, ואני מבין שיש לכם התייחסות לשאלה הזאת. אני מדבר על פרסום הרישיונות, לא על פרסום של בעלי הרישיונות והסוכנים. אנחנו יכולים לפרסם את הרישיונות עצמם,

סך הכול האמירה בהם היא אחידה, למעט מקרים חריגים שבהם מישהו עושה עברה או מקבל תנאים מיוחדים ברישיון. שאר הרישיונות אחידים. שוב, זה תלוי - - - והתנאים למתן השירות.

התנאים למתן השירות כל מי שקיבל בחודש מסוים קיבל את אותם תנאים, ויכול להיות שאחרי שנתיים ישתנה משהו בתנאים - - - אבל כדאי שתהיה שקיפות לצרכנים. אין שום בעיה של שקיפות מבחינתנו. אנחנו מכניסים את זה, או שנסתפק באמירה שלו? אני מציע שהדבר הזה ייקבע בהמשך בנוסח שיובא - - - אז תכניס את זה. רבותיי, תודה רבה. אני מבקש, אל תהיו כמו קבינט הקורונה, שמקבל את ההחלטות שלו ומפרסם אותן ביום חמישי או שישי כדי שייכנסו לתוקף בלי דיון.

אז אני מבקש לא בסוף שבוע. אם יש שינויים, נא לפרסם את זה בהתראה ארוכה יותר. תהיו נדיבים. תודה, הישיבה נעולה.